היום יום שלישי,

28 בפברואר, 2023. נתחיל לפי סדר היום: סעיף א. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי במועדי ישיבות הכנסת בשבוע פורים התשפ"ג, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת. בבקשה. שלום, בשבוע הבא, כידוע, יחול חג פורים. אמרו לי שהתאריך שהקראתי הוא תאריך מיוחד היום בוועדה הזאת. אז מזל טוב למנהלת הוועדה נועה. זו הזדמנות לאחל, באמת, סופר מקצועית. הכול בנועם הליכות. כל הזמן משדרת רוגע ונחת. אם יש איזושהי בעיה - פותרת בסגנון שלה הכול כך מיוחד.

מאוד נעים לי לעבוד איתך, את מקצוענית ברמה הכי גבוהה שאני מכיר. אני גם שומע את זה מחברי הכנסת, מחברי הוועדה. באמת כיף.

כיושב-ראש ועדה - זה ממש כיף גדול שאת מקצועית, ואת מנהלת הוועדה. יישר כוח על כל העבודה. מזל טוב. בריאות. אושר וכל מה שתרצי ומאחלת שבאמת יתגשם. נאחל לך רק טוב. זה שנועה עומדת בגבורה לצד כל ראשי הוועדה שהגיעו לכאן משך שנים מגיע לה צל"ש. אפשר להצביע על זה? פה אחד.... צל"ש אלוף, או צל"ש רמטכ"ל? כמה שהכי בכיר... כמובן שאני מצטרף לברכות לנועה היקרה. בשבוע הבא יחול חג פורים. כמדי שנה, אנחנו מבקשים לשנות את ישיבות הכנסת על מנת שחברי הכנסת והעובדים יוכלו לציין את החג. הבקשה שלנו שהיא נשענת גם על תקדימי העבר, היא שביום ראשון, בשבוע הבא, אנחנו נקיים ישיבת כנסת החל מהשעה 16:00. ביום שני, יום תענית אסתר, אנחנו נקיים ישיבת כנסת החל מהשעה 09:00 בבוקר עד השעה 14:00 בצהריים. ובחג פורים, ושושן פורים, שזה יום שלישי ויום רביעי בשבוע הבא ישיבות מליאת הכנסת יבוטלו. זו הבקשה של יושב-ראש הכנסת. הבקשה הזאת דורשת את אישור הוועדה. אני רוצה להוסיף שהמתווה שהגענו בהסכמה עם האופוזיציה גם על תוכן הימים שאנחנו נמלא במליאה, גם עשינו את זה בהבנות, ובשיח, ובהסכמות. כל אנשי האופוזיציה מעודכנים מהבוקר על המתווה. ביום ראשון מביאים שלושה חוקים: שינוי תקנון. צו וכנראה חוק של תיקון הממשלה. גם על שעות הדיבור, הגענו להסכמה על שלושת הדברים.

אנחנו נביא ארבע הצעות טרומיות לכל צד, ואי-אמון. ברגע שעושים הצבעות אלקטרוניות, אז אנחנו נסיים את זה במסגרת הזמן. ועדת השרים לענייני חקיקה יהיה כרגיל. ביום שני יגיעו דברים עוד מוועדת שרים של יום ראשון.

אבל לא בחלוקה שאנחנו רגילים, בחלוקה מצומצמת. אתם תבחרו את הארבעה שלכם. אנחנו, הקואליציה את הארבעה שלנו. אני גם רוצה לחדד. אנחנו סיכמנו ארבע מכל צד. ועם זאת יש לזכור שבמידה ויהיו הצמדות, מה שיאריך את משך הדיון, הרי שכל צד הצטרך כנראה לוותר על חוק שלו כדי לסגור בשעה 14:00 כפי שהבטחנו. אז בואו נסכם שאנחנו נראה כמה הצמדות לפי התוצאות של ועדת שרים, ולפי זה נחליט מה להוריד כדי שנעמוד במסגרת הזמן. בנוסף, אני רוצה להוסיף למתווה, שאנחנו בשבוע הבא לא נקיים דיונים בהצעות דחופות לסדר-היום, לא נאשר דיונים מהירים, ולא נאשר שאילתות דחופות. מה שמאשרים עכשיו מי שרוצה, לא ביום שני, לא בשלישי, ולא ברביעי, פתוח לראשי הוועדות ביום ראשון וחמישי. מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד. אם כך, ההצעה עברה פה אחד. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי), של ח"כ אופיר כץ. בעצם, אנחנו רוצים להעביר את החוק לוועדה שהקמנו אתמול במליאה. דנו בזה אתמול באריכות. עכשיו צריך להעביר את החוק לוועדה. אתמול היינו במליאה, עכשיו צריך להעביר את החוק לוועדה. איפה אנחנו עומדים בדרעי2, דרעי3?

תשאלי את משה ארבל, הוא כתב את החוקים. אדוני היושב-ראש, אני חייב להתייחס?

רק אם אתה רוצה. מדובר בהצעת חוק של יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש הקואליציה, וכל חברי הכנסת מהקואליציה. ביחד עם 36 חברי כנסת. כולם חתמו, חברי כנסת. בעיקרון, אנחנו כמובן מתנגדים להקמת הוועדה, כפי שהבנו אתמול בדיון ארוך. אנחנו חושבים שזה דיון שצריך ללכת לוועדת חוקה. אני חושבת שכל מה שקשור לכשירות, בטח של שרים, של חברי כנסת צריך להיות בוועדת חוקה. עוד פעם אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך הנושא הזה שוועדת חוקה משועבדת מלא,

לרפורמה או להפיכה, ולכן, בנושא דרמטי, שוב פעם אנחנו הולכים ודנים בוועדה הלא נכונה. מצד שני, מתי תעשה את זה? יש כל כך הרבה עומס? את תמיד מחמיאה לי שאני חרוץ ומוכשר. אתה באמת חרוץ.

אנחנו נשקיע בזה את הזמן הדרוש. אבל מתי תקיים

מתי תביא את זה לקריאה ראשונה? אני אעדכן אותך אחרי שנעביר את זה. האופוזיציה מחבקת את חבר הכנסת אופיר כץ. אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה שלך עם האופוזיציה... ומאחלת לו בהצלחה בקריירה הבאה שלו. זה משפט של 1,400 קולות שירדו לי כרגע... אמרתי לך, כבר לא נשאר הרבה, למרות שמישהי מעליך כבר נהייתה שרה,

יש אופק... האמת, לא ביקשתי להיות שר. אני ביקשתי מהרגע הראשון יושב-ראש קואליציה. אתה יודע מה טוב. אני גם עושה את מה שאני אוהב. הראשונה זה חוק דרעי שאתה חתום עליו. עכשיו אנחנו מצביעים על סעיף 1. ו-2,

נציג את זה בנפרד, זה חוק אחר. טור פז, אתמול שאלת אותה שאלה. נכון, אבל גם לא קיבלתי את אותה תשובה זו הבעיה. זה שאתה זוכר את זה, זה ייאמר לזכותך. אני אסביר לך. קביעת ועדה, אז יש כל מיני חוקים, אז זה בסעיף ג, או כל אות אחרת, ואז בפנים מכניסים את כל אותם חוקים שצריך לקבוע להם ועדות. לכן אתה רואה את זה 1,

אבל כל אחד בפני עצמו זו הצבעה בפני עצמה. מצביעים על ג1. עדיין לא הבנתי

צריך להקים את הוועדה הזאת. אני תוהה עם עצמי איך הגענו למצב הזה. דנו אתמול באריכות. דנו אתמול שלוש שעות במליאה. שמחה רוטמן עושה פיליבסטר לקואליציה... עכשיו זה מעבר לוועדה, זו לא הקמה של הוועדה, ההקמה הייתה אתמול.

כך, אנחנו עוברים להצבעה.

מי נגד? הצבעה בעד, 8 נגד, 6 8 בעד, 6 נגד, אם כך, הצעת החוק תעבור לוועדה המיוחדת. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג-2023, של ח"כ אחמד טיבי, וחבר הכנסת ישראל אייכלר. יש עומס גדול בוועדת חוקה, ובהסכמה בין כל ראשי הוועדות, בעיקר, לרבות חבר הכנסת אייכלר, שהוא המוצמד אליי, והוא במקרה, אבל במקרה גם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, הוחלט כברירת מחדל להעביר את זה אליו. כמה קיזוזים אתה נותן להם... תשאל את הגורם העוין שיושב לצידך - מירב בן ארי, אם זה נכון הספין הזה... מה הקיזוזים? תכחיש רשמית עכשיו? אני גם רוצה להגיד לכם גם כאן כל חוקי ההוצאה לפועל - כמה שנים אתה בכנסת? לאיזו ועדה הם הלכו? זה מדהים בעיניי. לוועדת חוקה. אבל כולנו אומרים שיש עומס, אגב, הוא מאוד רצה. אבל בינינו הוא נגד החוק, הוא קפיטליסט. אתה מדבר על ברירת מחדל, זה מחדל גדול. גם אני קפיטליסט, להצביע בעד או נגד עכשיו? העברה לוועדה. אנחנו מחזקים את חברי הכנסת שיש להם חוקים טובים. יו"ר ועדת חוקה מסכים?

בטח, זו הסכמה. מסכים. אם כך, מי בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה? הצבעה בעד, פה אחד פה אחד. אם כך, ההצעה עברה פה אחד. הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע,

של ח"כ רון כץ. זו הצעה שהעברתי. רון יצמיד אותה אליי. מדהים. כי כשעשינו החמרת ענישה אתה ואני - - - זה לא אותו דבר,

במקרה הזה, זו גם המלצה של הייעוץ המשפטי. אולי נקים ועדה מיוחדת לזה? נורא עמוס. לפי סעיף 108. תודה. אם כך, מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד. ההצעה עברה פה

השגות בדבר הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר המועד לבחירת נציגי הכנסת בוועדות לבחירה או מינוי של נושאי משרה שיפוטית. תסביר את זה. במקום לבחור עכשיו, דוחים עד לשבעה חודשים. עד שלושה חודשים. מי בוחר שופטים בינתיים?

יש מלא שופטים. רוטמן.

רוטמן ואפרת רייטן. אדוני היושב-ראש, אני יכול ברשותך לקבל רשות דיבור, שתי דקות על נושא חשוב. היום בתאריך העברי, אנחנו מציינים כמובן את יום הולדתו ויום פטירתו של משה רבינו. יום ז' באדר, והיום הזה הוא גם כן יום הזיכרון ל-530 חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. אנחנו כולנו יחד נכון יהיה שבאמת נעלה את זכרם של אותם אנשים שבמותם ציוו לנו את החיים. יהי זכרם ברוך. אמן.

תודה. בבקשה היועצת המשפטית.

הוועדה אישרה לפני שבועיים הצעה לתיקון תקנון הכנסת. התיקון מתקן את הסעיף שאומר שתוך 4 חודשים בתחילת מועדה של הכנסת היבחרו נציגי הכנסת לוועדות הבחירה והמינוי השונות לנושא משרה שיפוטית, הוועדה לבחירת שופטים, דיינים,

וההצעה שאושרה כאן הייתה לדחות את זה כהוראת שעה לכנסת ה-25 במקום ארבעה חודשים, יהיה בתוך שבעה חודשים, וזאת נוכח הדיונים שמתקיימים בוועדת החוקה חוק ומשפט על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. ההצעה הונחה על שולחן הכנסת למשך 14 ימים כמצוות התקנון, ובתקופה הזאת אפשר היה להגיש השגות. ואכן, כל סיעות האופוזיציה הגישו שתי השגות מונחות בפניכם ואני אומר מהן. בעצם, קוראים לזה השגות לתיקון התקנון, אבל הפרוצדורה דומה להסתייגויות להצעת חוק. ההשגה הראשונה אומרת - שבמקום שהתיקון הזה יהיה בתוקף בכנסת ה-25 הוא יהיה בתוקף בכנסת ה-26. ההשגה השנייה אומרת שהדחייה הזאת תחול רק לגבי הוועדה לבחירת דיינים ולא לגבי שלוש הוועדות האחרות. בעצם ועדת הכנסת כמו הסתייגויות, צריכה להצביע על זה. אם זה יאושר כאן, זה ייכנס לנוסח. ואם זה לא יאושר, זה יילך למליאה כמו הסתייגויות עם אפשרות של הנמקה של חמש דקות לכל מסתייג לכל הסתייגות. אם הוא יצביע נגד, מבחינתי, אין בעיה. אני חוכך בדעתי. גם במליאה מצביעים? אותה פרוצדורה כמו הסתייגויות. הצעה זו היא הצעה לא ראויה בשני מובנים.

במדינת ישראל אנחנו יודעים - יש חוסר גדול בשופטים, ועובדה שגם ככה, החוק מראש מאפשר ארבעה חודשים, עכשיו אנחנו דוחים לשבעה חודשים, מגדיל את עיוות הדין שאזרחי ישראל מרגישים, חשים אותו על בשרם בזה שאין להם מספיק שופטים כדי לטפל בהם. מעבר לעובדה שהצעה זו בעצם מאפשרת להמשך ההפיכה המשפטית של בחירת שופטים על-ידי הממשלה ונציגיה באופן ישיר, לכן בעיניי זה בהחלט דבר לא ראוי, וביטאנו את זה גם בהסתייגויות שלנו ואני גם מבטא את זה כאן. תגיד לי, מי בינתיים בוחר את השופטים שכבר הרבה זמן אין ועדה לבחירת שופטים? לפי החוק, חברי הכנסת שנבחרו בכנסת הקודמת, אם הם ממשיכים - - - אם הם ממשיכים כחברי כנסת, הם ממשיכים לכהן כחברי ועדה. אנחנו מסכימים ששמחה רוטמן כאחד מתשע, זה לא נורא לנו, אנחנו מוכנים לקבל את זה. אפרת רייטן... אז הטענה שלך לא מחזיקה מים. מחזיקה, זה לא עניין פרסונלי. אתה דוחה הצבעה על נציגי הכנסת. נכון להיום יש נציגי כנסת.

הם ממשיכים בתפקידם. אני נגד, כי גם בבית דין השרעי חסרים ארבעה תקנים לא מאוישים, למה לדחות לעוד שבעה חודשים? אז תחשוב כמה חסרים אצל היהודים. בעוד שלושה חודשים יהיו בחירות, ואז זה יידחה לעוד שנה,

אני מתנגד. אמרתי כבר, התנגדתי גם בישיבה הקודמת. אנחנו מצביעים על ההשגה הראשונה. יש לנו הסתייגויות במליאה, איך זה עובד?

כמו הסתייגויות. אמרתי, זו אותה פרוצדורה. מתי להגיש את ההסתייגויות? הגשתם כבר. מירב, זה מה שנתן לך את התשע שעות שצמצמנו. אני פה בשביל לעזור לך להבין מה קורה פה. תמיד לרשותך. האופוזיציה מודה לחבר הכנסת אופיר כץ, על שיתוף הפעולה עם האופוזיציה. תודה. מי בעד ההשגה הראשונה? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 ההשגה נדחתה.

בעד, 9 מתנגדים. ההשגה נדחתה ותעלה למליאה. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה על ההשגה השנייה. מי בעד? הצבעה בעד, 6 נגד, 9 6 בעד, 9 נגד. ההשגה נדחתה.

מצביעים על התיקון כפי שהציעה הוועדה. מי בעד התיקון? הצבעה בעד, 9 נגד, 6 9 בעד, 6 נגד,

ההצעה עברה ותונח במליאה. אדוני היושב-ראש, עדכון קטן שקיבלתי כרגע השר עמר בר לב, קורא רשמית להפסיק לשרת במילואים. איבדתם את הדרך... המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא עדכון סכום ההשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה לחברי כנסת שמקום מגוריהם הקבוע אינו בסביבות ירושלים דנו בזה גם בשבוע שעבר, או לפני שבועיים. עדכן אותנו גם חשב הכנסת שזה בעצם אירוע שהוא הרבה יותר זול מאשר לינה במלון. חיים, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? לא, אין לי מה להוסיף. בבקשה, ארבל תקריא את הנוסח ונצביע. "תיקון להחלטת שכר חברי הכנסת הענקות ותשלומים".

זה הסעיף שנוקב בסכום שכר הדירה היום, שהיום עומד על 3,616 שקלים. בסעיף 12 ברישא במקום הסכום הנקוב בו, יבוא: 4,600 שקלים חדשים, זה יהיה סכום שכר הדירה החודשי. ותחילתה של החלטה זו ב-1 בינואר 23'. צמוד למדד מדי שנה,

בשנה הבאה. אם כך, מי בעד? הצבעה בעד, 6 נגד, אין 6 בעד, נגד

אם כך, ההצעה עברה. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת. אבקש להודיע על הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות מטעם סיעת יש עתיד בוועדת הכלכלה: חברת הכנסת שלי מירון. בוועדת החינוך התרבות והספורט: חבר הכנסת רון כץ. מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד פה אחד. אפשר להוסיף לנו מ"מ לביטחון פנים? יש לכם חבר? אין לנו. אפשר לתת לו מ"מ על מישהו אחר? אתה צריך לבקש מסיעה אחרת שמסכימה. אפרת רייטן? נתנו להם בכלכלה. לא, אבל צריך את האישור שלה. אין בעיה.

מול כל הגזל אפרת רייטן, נתנו להם בכלכלה.

בזה. התייעצות סיעתית.

אם כך,